בבקשה איתי. הנושא הבא הוא בקשה לדיון מחדש בפרק י"א אנרגיה, סעיפים 63,62, עניינם תיקון חוק משק הגז הטבעי. גם זה נושא שנדון בוועדה ואושר. הסעיפים האלה אושרו. וכעת הוועדה מתבקשת להצביע על הבקשה לדיון מחדש.

הצבעה הבקשה לא אושרה. הרוויזיה לא אושרה. הבקשה לא אושרה.

יש לנו עוד שלוש דקות לבקשה הבאה. עוד שלוש דקות לבקשה הבאה. תעלו את מי שצריך על הקו.